יש לנו פה בקשה גם של תמר זנדברג, גם של יוראי להב הרצנו, וכמובן שמיכל וונש שגם הגישה,

בכתב, אבל בלבלה לי את המוח על זה כל הזמן. אני אתן לכם, כל אחד

כל אחד שיציג מה שיש לו לומר ואחר כך אנחנו